חברי הכנסת, היום יום שני, ה' בניסן התש"ף, 30 במרץ 2020. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת.

יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, בהתאם לסעיף 73(א) לתקנון הכנסת, התקנות האלה: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף 2020, החלטה מס' 4933, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף 2020, החלטה מס' 4934, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (שירות אזרחי), התש"ף 2020, החלטה מס' 4935, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חופשה מיוחדת לאסיר), התש"ף 2020, החלטה מס' 4936, תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין לחדרי משמר ובתי סוהר צבאיים) (תיקון), התש"ף 2020, החלטה מס' 4937, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה),

4938, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף 2020, החלטה מס' 4939, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים בבתי הדין הצבאיים), התש"ף 2020, החלטה מס' 4940. תודה רבה, גברתי. נעבור לנאומים בני דקה. הרשימה סגורה. אני מזמין את חבר הכנסת מיקי לוי.

תודה, אדוני היושב-ראש, גברתי מזכירת הכנסת. אדוני היושב-ראש, אבדה לך הבושה? אין לי מילים אחרות. אתה נותן את ידך להקים פה ממשלה מנופחת של לפחות 34 שרים ושמונה סגני שרים, עם משרדי ממשלה שהמצאתם, מזכירות, נהגים, יועצים, ביורוקרטיה ומנכ"לי משרד לכלום ושום דבר, והכול בעלות שנתית של מיליוני שקלים מכספי הציבור, בלי טיפת בושה. בתקופת חירום, כשיש 22.7% אבטלה, יושבים בביתם כמיליון ישראלים מובטלים ומביטים בחוצפה הזאת כלא מאמינים. היש ניתוק גדול מזה? היש אובדן ערכים ודרך גדול מזה? ואני קורא שעומדים לפרק את משרד ירושלים והמורשת למשרד ירושלים ומשרד המורשת, ואני שואל: איזה מורשת? מורשת של מה, לערכים שאיבדתם? ואת התרבות והספורט, לשני משרדים, ואת בינוי ושיכון, ואת העבודה והרווחה, ואפילו את המשרד שהמציאו, של השר לשוויון חברתי, למשרד לסייבר ודיגיטל ומשרד לפיתוח מיעוטים. אז למה לעצור בזה, אדוני? קח עצה: תפרק גם את משרד האוצר למשרד השטרות ומשרד המטבעות, ואת משרד החוץ, לשבעה משרדים שונים על פני שבע היבשות בעולם. די, בני. עוד לא מאוחר לחזור מהחרפה הזאת.

תודה רבה לך. חבר הכנסת עידן רול, ואחריו, מרב מיכאלי.

אני מבקש לעמוד בזמן. אתמול הקשבתי לרדיו. התראיין בעל עסק קטן מבאר שבע,

פשוט סגור.

ממשיכים להיערם, ארנונה, מיסים,

באותו זמן ממש, בזמן אותו ריאיון, הלכה ונרקמה לה ממשלת נתניהו החמישית. ממשלת נתניהו החמישית היא בול כמו ממשלת נתניהו הרביעית,

בזבזנית יותר,

כי לא היה נראה בממשלה הקודמת שאפשר ללכת יותר נמוך משר לענייני תפוצות, שר לענייני ירושלים, שר לענייני מודיעין ודברים אסטרטגיים. הרגשנו כבר אז שזה בזבוז משאבי ציבור, ועכשיו אנחנו מוצאים שאפשר הרבה יותר. יש עתיד חוקקה חוק המגביל את מספר השרים ל-18. הממשלה הצפויה צריכה להיות לפחות 30, לפי התחזיות, והפער לשנה בכספי ציבור הוא מעל 100 מיליון שקלים, 100 מיליון שקלים שהולכים לרדת לטמיון, להתבזבז, כל שנה, כאשר אנחנו פי שניים במספר השרים מדמוקרטיות מקבילות בהיקף האוכלוסייה. רק תחשבו מה היה אפשר לעשות למען כל אותם עסקים קטנים שכל מה שהם צריכים זה 8,000 שקל בחודש,הרבה פחות מ-100 מיליון.

תודה רבה לך. אני מזמין את חבר הכנסת יעקב אשר,

יוליה מלינובסקי קונין.

אינו נוכח. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר,

רציתי לברך אותך, כי זו לדעתי הישיבה הראשונה שלך בתור יושב-ראש הכנסת. האמת, תמיד חשבתי שאתה רוצה להיות ראש הממשלה, אבל בחרת להיות יושב-ראש הכנסת. אני מברכת אותך ומאחלת לך בהצלחה. ימים יגידו לכמה זמן. אתה יודע, יכול להיות שזה יהיה להרבה יותר זמן ממה שחשבת, אי-אפשר לדעת בחיים.

יש משפט מפורסם של פילוסוף אנגלי שאומר: המעשים הכי מכוערים בתולדות האנושות נעשים בשם מטרה קדושה. אני מקווה מאוד שזה לא יהיה המצב, ולסיפור הזה יהיה סוף טוב, למען המדינה, למען האזרחים, וכל אחד בסוף יישא במעשים שלו. אגב, אדוני היושב-ראש, אני חושבת שאתה צריך להיכנס לבידוד, כי לאחרונה נחשפת, בפגישות עם ראש הממשלה, כי התברר שהיועצת שלו חלתה בקורונה, ואני מאחלת לה בריאות, אבל עכשיו לדעתי, על פי הנחיות משרד הבריאות, ואני יושבת בוועדת קורונה, גם אתה וגם הצוות שלך צריכים להיכנס לבידוד, ולהראות דוגמה אישית לאזרחים שאנחנו מבקשים מהם להיכנס לבידוד. אני מקווה מאוד שזה לא יהיה צו מצפונך שאתה לא תעשה דבר כזה. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת עומר ינקלביץ, ואחריה, קרן ברק. אדוני היושב-ראש, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, בימים הללו, כשאנחנו עסוקים בדברים החשובים באמת, כאשר אנחנו נלחמים על הקיום שלנו, על החיים של אזרחי ישראל פשוטו כמשמעו, אני מבקשת שגם אנחנו כאן, בבית הזה, נכיר במצב החירום שבו נמצאת מדינת ישראל, והעולם כולו. נניח בצד את האגו האישי. מותר לחלוק האחד על השני, לא חייבים להסכים, זה בסדר, אבל צריך לדעת גם לכבד את מי שהניח בצד את האגו האישי שלו ועשה צעד קשה ומורכב מאוד למען טובת המדינה. אני מבקשת לשתף אתכם בנקודה של אור בתוך המורכבות והקושי שבהם אנו נמצאים. בשבוע שעבר דיברתי פה על הסיוט הגדול של ילדי החינוך המיוחד והוריהם. בהתחלה הופסקו הטיפולים, לאחר מכן הגיעה גזירת מגבלת 100 המטר, והמציאות הפכה עבורם בלתי אפשרית. קיבלתי פניות רבות מההורים לקו שפתחנו בנושא והבטחתי לנסות לסייע.

בימים האחרונים זכינו לראות שינויים מרחיקי לכת שמקילים על חיי ילדי החינוך המיוחד, אני כבר מסיימת, אדוני: תחילה נפתח קו חם במשרד החינוך ובנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לאחר מכן משרד המשפטים החריג את החינוך המיוחד ממגבלת 100 המטר ומאפשר להם לצאת לאוויר הצח,

אנחנו התבשרנו שבמשרד החינוך נערכים להחזיר את הלימוד בחינוך המיוחד בבתים ובמבנים הציבוריים, שזה מדהים. התגובות החמות שקיבלתי מההורים מעידות עד כמה השינויים האלה חשובים. אני מסיימת. אני מבקש. אני רוצה להודות לכל הגורמים במשרדים השונים,

לוועדת החינוך. אם רוצים זה אפשרי. אני קוראת לגורמים להמשיך ולתת יחס מיוחד לצורכיהן של האוכלוסיות המיוחדות. בהצלחה, אדוני. תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה,

חברת הכנסת ע'דיר מריח. באתי למליאה לאחר שהשתתפתי עכשיו בהפגנה מחוץ לכנסת יחד עם אלפי עצמאים ובעלי עסקים קטנים. כמי שבאה מהמגזר הזה, זעקתי יחד איתם את זעקתם מול הכנסת, ולהם אקדיש את דבריי כאן, בתוך מליאת הכנסת. במהלך ההפגנה, או מאז פרץ משבר הקורונה, עצמאים ובעלי עסקים קטנים דורשים מאיתנו,

גלגל הצלה אמיתי, יעיל ואפקטיבי. מגזר העצמאים ובעלי העסקים הקטנים נלחם על חייו, ולצערי ישנם לא מעט עסקים קטנים שכבר קרסו ושאפסו סיכוייהם להשתקם. אבל האמת היא יותר חמורה. זאת איננה רק מלחמה של העסקים הקטנים והעצמאים על מקור פרנסתם, זוהי מלחמה קיומית וכוללת על המשק הישראלי, הכלכלה הישראלית ומדינת ישראל. הכלכלה האיתנה שלנו היא נכס משמעותי בחוסן הלאומי שלנו כעם וכמדינה. כך היה בעבר וכך יהיה, בעזרת השם, גם בעתיד. ללא עסקים קטנים ועצמאים אין לנו כלכלה ולא תהיה לנו כלכלה. אם לא תהיה לנו כלכלה, אז לא תהיה לנו חברה, וגם לא תהיה לנו מדינה. זאת לא דמגוגיה, זאת מתמטיקה פשוטה. המספרים והנתונים מדברים בעד עצמם.

כאשר אנחנו כאן, בבית הזה, מקדמים תוכניות חילוץ, חבילות הצלה וכלי סיוע לעסקים הקטנים ולעצמאים, אנחנו פועלים לחילוץ מדינת ישראל מבוץ כלכלי עמוק וסמיך. לכן, אל תבלבלו לרגע: אין כאן הם ואנחנו. אנחנו זה הם. אנחנו לא עושים טובה לעסקים הקטנים. הם עושים לנו טובה בזה שהם קיימים, כי בלעדיהם לא תהיה לנו כלכלה ולא תהיה לנו מדינה. אנחנו לא דואגים להם, אנחנו דואגים לעצמנו. גם במשרד האוצר חייבים לשנות את הדיסקט ולראות איך ממשיכים לקיים כאן מדינה עוד שנים רבות.

תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת ע'דיר, איננה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. אחריו, אלכס קושניר, אם אפשר לראות שהוא יגיע.

אדוני היושב-ראש, בני, איך הגעת לשם? רק ביום רביעי שעבר היינו פה במליאה, ויולי אדלשטיין, היושב-ראש הקודם, דפק עם הפטיש, הפר החלטת בג"ץ. איך הגעת לכאן? ביום רביעי שלחת אותנו, אותי ואת חבריי, שלחת אותנו לבג"ץ. אמרת שלא יכול להיות הקשר הזה בין תפקיד יושב-ראש כנסת לבין משא ומתן קואליציוני. לא יקום ולא יהיה. אני מפסיק מייד את המשא ומתן, אני איש עקרונות. זה מה שאתה אמרת לנו. ביום רביעי האחרון, בני, נכנסת לכאן, למליאה, אני ישבתי בפנים, ואמרת לי משפט שחרות בראשי, אבל גם בליבי,

אמרת לי: יואב, אני מבקש שתצאו מהמליאה. העדר לא ינהל את ההנהגה. יש לי כבוד רב להישאר בעדר. יש לי פחות כבוד לחלק מההנהגה, שנטשה, שפירקה את הדרך שבה אתה הלכת. טיפסנו ביחד לגבעה, אדוני היושב-ראש, בני. עליתי למעלה, הסתכלתי, מצאתי את עצמנו שם, ואתה למטה עם דגל לבן. מה אתה עושה פה, בני? היית צריך להיות במקום אחר. המנדט עדיין אצלך. אנחנו נמשיך את הדרך שאתה הלכת ולקחת פינה ולקחת תפנית, בשם האלונקה ובשם האומה, אבל את הבריאות לא לקחת ואת האוצר לא לקחת. אבל דבר אחד לא עשית, לא אספת אותנו,

להגיד לנו: שיניתי את הדרך. וזה שלא עשית את זה, בני, חבל. תודה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת יואב סגלוביץ, ואני ממש לא התכוונתי לפגוע בך בדברים שנשאתי לפניכם לפני כמה ימים, אבל אנחנו נקיים על זה שיחה, אני מקווה, ביום מן הימים. חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה. אחריו, ניצן הורוביץ. אדוני היושב-ראש, אני ניסיתי להיות אובייקטיבי היום וחיפשתי אם יש משהו טוב שעשה שר הבריאות במשך התקופה הזאת שהוא מכהן. הרי לא יכול להיות ששר הבריאות לא עושה שום דבר חוץ מלחכות למשיח שיבוא ויציל אותנו מקורונה. ואז התחלתי לבדוק: בציוד מיגון הוא לא הצטייד, מכונות הנשמה הוא לא רכש,

לחולים הוא לא הכין. אז גיליתי עוד דבר, גיליתי שיש היום 1,200 אחיות שסיימו את הקורס ומשרד הבריאות לא נותן להן לעבור את המבחן. זה 1,200 אחיות שיכולות להיות כוח האדם הכי חיוני היום כדי להילחם בנגיף הקורונה. אני חושב שאם אנחנו נמשיך לתפקד ולנהל את המדינה עם שר הבריאות הזה, אז גם המשיח לא יבוא וגם הבריאות שלנו לא תשתפר. לכן אני דורש שבממשלה הבאה יהיה שר מקצועי ושהשר הנוכחי יעזוב את תפקידו.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, איננו, חברת הכנסת אימאן ח'טיב, איננה. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, בבקשה. אני באתי לפ"א, לפגישה אישית איתך, שתיקח דקה, כדי לשאול אותך: בזמן הזה שמשתוללת מגפה באנושות כולה, במדינה שלנו, במשבר כלכלי כל כך גדול, איך יכול להיות שאני עומדת מול רב-אלוף במילואים בני גנץ, שיושב היום על כיסא יושב-ראש הכנסת? בני, הלכתי אחריך שנים: בצבא, 15 שנים, בפוליטיקה, בשנה האחרונה לא הייתה אושרת ממני שהיה חיבור בין יש עתיד לכחול לבן. התוצאה המחפירה הזאת, שאתה נכנס לממשלה, בניגוד לכל הבטחה שנתת לבוחרים, בניגוד לכל הבטחה שנתת לנו, בניגוד לאלטרנטיבה שפירקת במו ידיך לציבור בישראל. אני מעולם לא ראיתי אותך משקר, שנים אחריך, מעולם. הסתכלת תמיד לאנשים בעיניים, וקיבלת את ההחלטות הכי קשות. אני לא מבינה מה קרה לך. אני לא מבינה איך התהפכת באופן כל כך קיצוני, אחרי כל מה שאמרת, אחרי שיצרנו פה אלטרנטיבה שהייתה יכולה לשנות את המדינה, ואתה נכנס זקוף לממשלה כל כך רעה, שפוגעת בדמוקרטיה, שפוגעת באזרחים, שתפגע בבריאות, שתפגע בכלכלה. הציניות הזאת, ומעולם לא חשבתי שאני אעמוד מולך ואגיד לך שאתה אדם ציני, מחפירה, מביישת וגורמת לי לאכזבה מאוד גדולה. יותר גדולה האכזבה מן האנשים שבאים איתך, שהיו לצידנו כתף לצד כתף, וברגע האמת העדיפו ללכת אחרי כיסא ואחרי שררה. תודה רבה. תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח, מנסור עבאס,

חבר הכנסת מנסור עבאס,

מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. אחריו, אלון שוסטר ויזהר שי. כבוד היושב-ראש הזמני, כנסת ריקה, צופים יקרים. היושב-ראש קבוע, ככל שקבוע קבוע. אין יותר קבוע מזמני, ככה בשיעורי ההיסטוריה.

אני, בזמני הקורונה המוזרים האלה, שבהם מצא בנימין את בן יְמִינוֹ, רוצה לדבר על מתמטיקה, גזענות והנאשם מבלפור. לפני כשבועיים יצא אלינו ראש הממשלה עם איזושהי תיאוריה מעניינת במתמטיקה שבה יש גרף מוזר, והמספר 61 נראה יותר קטן מהמספר 58. הפרשנות שלנו לגרף המוזר הזה היא שהמושחת מבלפור הוא בן אדם גזען, רואה באזרח הערבי אזרח שהוא פחות שווה מהאזרח היהודי, וככה יכול להסתדר לו הגרף, בגלל תפיסה גזענית מסוימת.

לפני כמה ימים קיבלנו הסבר הרבה יותר רציני והרבה יותר כבד בעיניי, שככל הנראה הוא חשב ככה על 15 חברי הכנסת של כחול לבן: הוא לא ראה בהם אחד שווה אחד, אלא הוא ראה בהם אחד שווה פחות, יותר שואף לאפס. ואז, אם כל ה-15 ביחד יורדים מהמספר, זה יכול להיות הסבר הגיוני למה 58 יכול להיות יותר גבוה מ-61. ואז באו אנשים ואמרו: יכול להיות, הקוסם יכול לעשות כל מיני דברים. לגבי יכולות הקסם שלו אני באמת לא בטוח, אבל מה שכן בטוח הוא שהוא הצליח לשלוף מהכובע הפרטי שלו, כנסת ישראל, כמה שפנים, ועכשיו באנו למצב ההזוי הזה שיש לנו ממשלה יותר גדולה מהממשלה בסין, ואז צריך להרחיב אותה, יש כאלה אומרים 34 שרים, 36 שרים. אני רוצה לסיים את הדברים שלי בלהציע לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לעשות ממשלה עם 40 שרים, ואז הוא יוכל לשבת בצד ולכתוב את הסיפור שלו,

"ביבי ו-40 השרים".

תודה רבה, אדוני. למרות הסדר אני מחזיר לניצן הורוביץ.

תודה, אדוני היושב-ראש. אני הייתי בין 61 חברי הכנסת שהמליצו עליך, אדוני היושב-ראש. המלצנו עליך לראשות הממשלה, לא המלצנו עליך ליו"ר הכנסת, ואני גם חושב שאתה לא רצית ואתה גם לא רוצה להיות יו"ר הכנסת. אני חושב שכל מה שהתרחש כאן בימים האחרונים, במיוחד אחרי הגרירה של בג"ץ לסיפור הזה, הוא גם פוגע בכבוד הכנסת, הוא מבזה את בית המשפט והוא מחליש מאוד את הדמוקרטיה ואת החברה הישראלית. היה בידך והיה בידינו, כרוב בכנסת, לפעול בכנסת, הקמנו את הוועדות, לבחור יושב-ראש קבוע, להמשיך בתהליך הזה, להעביר חקיקות ולגבש את הגוש כדי שיהיה בסיס לממשלה. לצערי, אתה בחרת בדרך אחרת, ובכך לא רק מעלת באמונם של הבוחרים שלך אלא בעצם פגעת בסיכוי של הגוש כולו ובסיכוי של המחנה כולו, אולי לשנים רבות. זה דבר שהוא מצער, הוא דבר שהוא חמור, הוא דבר שלחלוטין לא היה צורך השעה. ואם אנחנו מדברים על צורך השעה, הקורונה, צריך גם להגיד שאין שום קשר בין הממשלה המנופחת הזאת שתקום לבין הקורונה. הקורונה לא צריכה סגן שר לענייני שוויון חברתי, או שר לענייני תפוצות, או כל מיני דברים מהסוג הזה.

אני קורא לך עדיין לנהוג באחריות. הלכת לכיוון הזה, הלכת. צר לי על כך. תקימו ממשלה רזה ככל האפשר. יש פה מאות אלפי אנשים שאיבדו את כל עולמם, עוד מעט לא יהיה להם מה לאכול, ואתם צריכים לתת דוגמה.

תודה רבה לך על הדברים. חבר הכנסת אלון שוסטר, ואחריו, יזהר שי. בבקשה. אני מבקש גם מחבריי וגם מעמיתיי להתכנס לזמנים. כבוד היושב-ראש, ויש כבוד גדול, ויישאר, הבוקר, כשבאנו הנה, שמעתי על אסון שקרה בפתח תקווה, שרפה בבית של אישה. אני מנסה לדמיין את לוחמי האש שקיבלו את הידיעה, רצו אל הבית, הגיעו אל הדלת, הבינו מה קורה, תפסו לומים וגרזינים ופרצו את הדלת כדי להציל נפש בישראל. ובכן, הם עברו בזמן פריצת הדלת, למשל, על "לא תשחית"; הם פגעו בזכות הקניין של הגברת. הם ניסו להציל את נשמתה. במקרה הזה, לא הצליחו. לפני כארבעה שבועות נפל דבר בישראל. 1. במספרים ברורים, זה עוד נמצא בבג"ץ, תוצאות של בחירות שהבהירו, אחרי ניסיונות כאלה ואחרים, שיש שיתוק ואין ברירה: או ממשלה רחבה או בחירות נוספות, לאחר שנה פלוס של שיתוק, של שיסוי ושל פגיעה בערכי הדמוקרטיה. ההחלטה שלך, בני, ושלנו, לתת ידיים למי שיש לנו המון מה להגיד על התנהלותם היא בבחינת לוחמי אש שעוברים על ערכים מסוימים למען ערכים נעלים יותר. זה מה שאנחנו הולכים לעשות, לשלב ידיים, לתת תקציב, לתת תקווה למדינת ישראל. אחר כך יש המון זמן לריב.

תודה רבה. חבר הכנסת יזהר שי, ואחריו, חבר הכנסת סובה. אדוני היושב-ראש, אני נרגש לברך אותך בישיבה הראשונה שאתה מנהל כאן. אני רוצה לציין שבזכותך הבית הזה עובד, בזכותך קמו ועדות שעם ישראל כל כך שיווע להן לאחר תקיעה אין-סופית של עבודת הכנסת. אתה הוא שהתייצב. ניהלת מאבק דמוקרטי שעוד יילמד בספרים והכרחת את הבית הזה להיפתח לעבודה תקינה, וזה מה שקורה פה בימים האחרונים, בזכותך, אדוני. אני מצדיע לך, וכל הכבוד על כך. נוסף לכך, אני קורא לכל האנשים שעמדו פה קודם ולחבריהם בסיעות שהעדיפו לא לקחת אחריות: היכנסו מתחת לאלונקה. עם ישראל פה בחוץ, הפגין פה גם היום. בשבועות האחרונים אנחנו רואים אותם בכל מקום מסביב,

מאות אלפי מובטלים, אנשים שאיבדו את עבודתם ואת פרנסתם, אנשים שדואגים לקרוביהם, ואנחנו יושבים פה ודנים פה בכל מיני עניינים תיאורטיים. קחו אחריות, אנשים. לכו לעבוד,

בכל מקום, כי זו שעת חירום אמיתית. ומעניין לעניין באותו עניין, אדוני. בעוד מאות אלפי מובטלים סובלים וחוששים איך יביאו אוכל לשולחן הסדר שלהם, אנחנו פה יושבים על משכורת דשנה, מתפרנסים, חלקנו באים לעבודה וחלקנו לא. אני קורא לכל חברי הכנסת לגלות דוגמה אישית ולקצץ מיידית שליש משכרם. היום התקשרתי לחשבות הכנסת,

ומסתבר שהחוק אוסר עליי לוותר על שכר כזה או אחר. אני קורא לכל חברי כנסת למצוא מיידית את הדרך החוקית כדי שכולנו נוותר על שליש משכרנו, ואיתנו כל בעלי המשרות הרמות: שופטים, שרים, ראשי אגפים,

כל מי שיכול, להיכנס תחת האלונקה הכבדה הזאת של המעמסה הכלכלית, להראות דוגמה אישית ולוותר מיידית. עד שלא יהיה חוק כזה, אני מכריז כאן שאני מוותר מיידית, החל מהמשכורת הקרובה, על שליש משכרי לטובת ארגוני נוער שעוסקים בחינוך הבלתי-פורמלי של הנוער בישראל, שכל כך זקוק לנו. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לך. חבר הכנסת יבגני סובה, ואחריו, חבר הכנסת חמד עמאר. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, קודם כול אני רוצה להגיד בקצרה, למרות מה שקרה: אני באמת מאמין,

שאתה איש טוב עמוק בליבך, ולכל מעשה יש גם דרך. אומנם יכול להיות שהיית יכול להגיד את זה לכולם, לכל מי שהלך איתך, ואני מניח שאתה גם תיתן את הדין לבוחרים שלך. אתה יודע, אני, בניגוד לאלה שהשמיצו אותך בקמפיין, אני ידעתי מה אתה תרמת למדינת ישראל, מה עשית: הובלת אנשים לקרב וגם סיכנת לא פעם את חייך. אז יכול להיות שכלקח אחד, ואולי גם תפיק לקח, צריך גם להגיד לאנשים שהולכים איתך לקרב הזה, בבית הזה, ולא תמיד לעשות את זה,

מאחורי הגב. אני אגיד לך עוד משפט אחד, משהו טוב בסיפור הזה, ובקצרה אני אתייחס למה ששמעתי פה. אנחנו בישראל ביתנו ויתרנו על תוספת שכר, שבעה ח"כים הלכנו לחשבות הכנסת, לחשב הכנסת, וויתרנו.

אפשר לעשות את הדבר הקטן ולוותר על תוספת שכר. אני לא יודע אם זה אפשרי היום, אבל ישראל ביתנו היא המפלגה היחידה שוויתרה על זה, אז אני קורא גם לכל חבריי לעשות את זה, לוותר על תוספת יוקר משנת 2020. ודבר אחרון אני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש,

היו פרשנים רבים שלעגו לך ואמרו שאתה מגמגם ואתה חלש ואתה בוגד וכו' וכו'. שלושה ימים הפרשנים האלה כבר שותקים. אז אל תיתן לפרשנים האלה להפוך את דעתם, אל תיתן להם להמשיך להגיד שאתה מגמגם, כי המגמה הזאת עלולה להשתנות ממש מהר מאוד, תדע לך את זה.

תודה רבה לך. חבר הכנסת חמד עמאר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

אני רוצה לאחל לך בהצלחה, אדוני היושב-ראש, בתפקידך הקבוע כיושב-ראש הכנסת. אני רוצה לגעת בנושא של נגיף הקורונה. אנחנו ראינו את הפרסומים לפי יישובים, ורואים שם שבמגזר הערבי והדרוזי כמעט אין נבדקים, פחות מ-50 נבדקים בכל המגזר, לעומת מגזר שמהווה כמעט 20% מתושבי מדינת ישראל. זה אומר, וגם מד"א הודו, וגם משרד הבריאות הודו,שלא היו בדיקות בכלל במגזר הלא-יהודי. בשיחות שקיימתי עם משרד הבריאות נאמר לי שמחר מתחילה ניידת אחת להסתובב ולבצע בדיקות במגזר הלא-יהודי. אני אומר לכם, ניידת אחת לא תספיק. צריך יותר מניידת, צריך להגיע לכל יישוב ויישוב ולעשות את הבדיקות הדרושות על מנת לבודד את כל החולים, אם יש חולים, לזהות אותם ולבודד אותם, בשביל שנגמור את הנושא של הנגיף הזה. ולך, אדוני היושב-ראש, בנאום הבכורה שלך שמעתי אותך, הודית לצוותים הרפואיים היהודיים והערביים, אבל שכחת להודות לצוותים הרפואיים הדרוזיים. אז אני רוצה להודות לכל הצוותים הרפואיים במדינת ישראל, שעושים עבודת קודש. ואל תשכחו: יש גם צוותים רפואיים דרוזיים, יש לנו מנהל בית חולים בצפת, יש לנו גם קצין רפואה ראשי בן העדה הדרוזית. אז אני רוצה להודות גם להם ולאחל להם שיעברו את התקופה הקשה הזאת בהצלחה, כי שמענו שהמיגון של הצוותים הרפואיים לא מספיק. אני קורא לשר הבריאות לעשות את הכול לפחות לשמור על הצוותים הרפואיים.

מודה לך על הדברים, וגם על התיקון לדבריי. אין ספק שאחינו בני העדה הדרוזית נמצאים בכל מקום, קשה כקל, לפי הסדר שאמרתי עכשיו. אני מודה לך על התיקון הזה. חבר הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת מתן כהנא. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בכל פעם שעולה הדגל אני מחסיר פעימה. בכל פעם ששרים התקווה הדופק שלי עולה. כמעט 30 שנה סיכנתי את חיי בשירות הצבאי עם חברים מכל גווני החברה הישראלית. כשהצטרפתי לפוליטיקה בחרתי לחרות על דגלי את צמד המילים "ימין ממלכתי", רק שהיום להיות ימין ממלכתי הולך ונהיה קשה. אומר את זה בקול רם וברור: לשופטי בג"ץ יש חלק גדול בזה. אנו אוכלים היום את פירות הבאושים של המחטף החוקתי שבוצע פה בשנות התשעים. אני מאמין שנדרש מאזן אימה בין שלוש הרשויות, איזונים ובלמים. שופטי בג"ץ, אתם קורעים את החבל. אתם,

איבדתם את האיזונים והבלמים. המהפכה החוקתית הפכה לגולם הקם על יוצרו. על דעת עצמכם, בלי שאף אחד התכוון לכך, ניכסתם לעצמם את נשק יום הדין, הנשק המאפשר לכם להתערב בעבודת הכנסת ולבטל את חוקיה. נשק יום דיון נועד לשמש כאיום, ולא לשימוש כעניין שבשגרה. מכובדיי, לפני ימים אחדים, כאקדוחנים במערבון, שלפתם בתוך שעה את נשק יום הדין ודרסתם את מוסד יושב-ראש הכנסת ואת עצמאות הפרלמנט. שופטי בג"ץ, במו ידיכם אתם מכלים את הימין הממלכתי.

שופטי בג"ץ, פעם אחר פעם דורכים על ציבור שלם שמאמין בערכים אחרים. שוב ושוב אתם נכנסים ברגל גסה למקומות לא לכם. אני קורא לכם, שופטי בג"ץ: עצרו לפני שיהיה מאוחר מדיי.

בינתיים אני קורא מפה לחבריי בימין: נמשיך להיות המבוגר האחראי. נרסן את בג"ץ בכלים החוקיים העומדים לרשותנו, ועד אז, אף על פי כן ולמרות הכול, נמשיך לציית לפסיקות בג"ץ. תודה רבה לך.

חבר הכנסת איימן עודה,

חבר הכנסת סעיד אלחרומי. כבוד בני גנץ, יושב-ראש הכנסת של בנימין נתניהו, דרכנו יותר ארוכה ומטרתנו יותר גדולה מבנימין נתניהו ומבנימין גנץ. אנחנו עוד דבקים במטרות שלנו, בערכים, להביא את השלום, את הדמוקרטיה, את השוויון ואת הצדק החברתי לכל האזרחים במדינה. היום הוא 30 במרץ, (אומר בערבית: 30 במרץ, יום האדמה) יום האדמה. ביום זה אני רוצה להזכיר את שמות החללים בני העם שלנו שנאבקו ביום האדמה לא רק נגד הפקעת האדמות, אלא נגד הגזענות הממסדית כולה: חמד ח'יר יאסין, רג'ה אבו ריא, ח'אדר ח'לאילה, ח'דיג'ה שואהנה, מוחסן טאהא וראפת אלזוהירי. אני אדבר 20 שניות בערבית: (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אני קורא לציבור שלנו להצטרף להפגנה הדיגיטלית שעליה הכריזה ועדת המעקב. "במולדתי שלי לא הושפלתי / ואת כתפיי אף לא כיווצתי / אל מול העושקים אותי עמדתי / יתום, עירום, יחף ניצבתי / על כף ידי את דמי נשאתי / ואת דגליי לא הורדתי." יחי יום האדמה הנצחי.)

שוכרן. חבר הכנסת סעיד אלחרומי אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי אינו נוכח. חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, גברתי מזכירת הכנסת, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, בדקה זו אני רוצה להעביר שני מסרים:

חיבוק גדול חם ואוהב לצוותים הרפואיים, שמוסרים את נפשם למען כלל עם ישראל והחברה בישראל, השני הוא אליך, אדוני היושב-ראש, לומר לך תודה, לך ולחבריך שנתנו גיבוי למהלך. תודה שהצלת במעשיך האמיץ את מדינת ישראל בשעה קשה זו. ואל תתרגש מכל אלה שיטיפו לך היום, אלה שרצו להוביל את מדינת ישראל למערכה רביעית, מערכת בחירות יקרה ומיותרת, תוך שיסוי, פילוג וחרמות. אדוני היושב-ראש, בנימה אישית, אצלי את מבחן המנהיגות עברת.

תודה רבה לך, אדוני. חברת הכנסת האחרונה בנאומים בני הדקה, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, ויתרה. תם חלק הנאומים בני דקה. יש לפנינו את המלצת הוועדה המסדרת בדבר בחירת סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת והצבעה עליה. יציג את ההמלצה יושב-ראש הוועדה המסדרת חבר הכנסת אבי ניסנקורן. יש זכות נאום למיקי לוי, שביקש את רשות הדיבור, אם אפשר לקרוא לו בינתיים. בבקשה, חבר הכנסת ניסנקורן. אדוני היושב-ראש, לגבי בחירת סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת,

הוועדה המסדרת ממליצה לכנסת לבחור בחברי הכנסת איתן גינזבורג, מאיר כהן ויעקב מרגי לסגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת. כהונתם תסתיים עם מינוים של סגנים קבועים ליושב-ראש הכנסת. הבקשה אושרה פה אחד בוועדה המסדרת, ואנחנו נצטרך להצביע בנושא. תודה רבה. יש לי אחר כך עוד הודעה. יש לי עוד הודעה, החלק השני זה רק הודעה. בהמשך לאישור הכנסת בדבר הרכב הוועדות המיוחדות ביום כ"ח באדר התש"ף, 24 במרץ 2020, אבקש להודיע כי בשם הוועדה המיוחדת בעניין מיגור הפשיעה והאלימות במגזר הערבי נפלה טעות, והשם המדויק יתייחס לחברה הערבית.

אבקש להודיע על איוש המקומות הפנויים לסיוע בוועדות הזמניות: בוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון, מטעם סיעת הליכוד יכהנו חברי הכנסת גדעון סער, גדי יברקן, יואב קיש, שרן השכל ועוזי דיין, מטעם סיעת ש"ס יכהן חבר הכנסת יואב בן צור, מטעם סיעת יהדות התורה יכהן חבר הכנסת יעקב אשר, מטעם סיעת ימינה תכהן חברת הכנסת איילת שקד.

תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח. אנחנו נעבור להצבעה. גברתי מזכירת הכנסת, נא להקריא את השמות. מי שנוכח ייכנס ויגיד, ומי שנוכח כאן יאמר את שלו.

לא היית ועברנו להצבעה. השאלה היא אם אתה עדיין רוצה לדבר. אני אוותר על זכותי. תודה רבה לך. בבקשה, גברתי, תמשיכי. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג,

יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ,

משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אסף זמיר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, בעד

אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' בעד משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא,

אסף זמיר, בעד יואב בן צור, בעד ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רם בן ברק,

מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, בעד משולם נהרי, אינו נוכח אבי ניסנקורן,

בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עודד פורר,

אינה נוכחת אורלי פרומן,

מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ,

רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, בעד אנדרי קוז'ינוב, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, בעד אנטאנס שחאדה, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יזהר שי,

יעקב אשר, בעד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח אילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו,

גברתי תקרא בבקשה את שמות אלה שלא נכחו על מנת לוודא. בבקשה.

אינו נוכח סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין,

אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת

אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח

אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח טלי פלוסקוב, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח רפי פרץ,

אנדרי קוז'ינוב, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב,

אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי,

רם שפע, אינו נוכח אילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מישהו שמעוניין להצביע ולא הצביע עדיין?

תמה ההצבעה. גברתי, תוצאות.

תודה רבה. על פי המלצת חברי הכנסת והוועדה המסדרת לבחור את חבר הכנסת גינזבורג, חבר הכנסת מאיר כהן וחבר הכנסת יעקב מרגי, ההצעה אושרה, 19 בעד. אני מודה לחברים. ברכות לסגנים, ותודה מראש. אני מבקש לקוות ולהביע תפילה, תמימה,

שגם בהמשך, כשיהיו דברי ביקורת, וראוי שיהיו דברי ביקורת, הם ימשיכו להישמע בשקט ובכבוד הראוי, ויהיה זה בבחינת דברי חכמים בנחת נשמעים.